לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון שינוי מועד יום ציון פועלם של אסירי ציון וקביעת פעולות לציונו). אני חייב לומר שזאת הצעת חוק שאני מקדם. היא כמובן היתה אמורה להיות נידונה בוועדת העלייה והקליטה, אבל הוועדה בקדנציה הזאת לא